בוקר טוב לכולם, היום 14 בדצמבר 2021, י' בטבת התשפ"ב. הנושא הראשון על סדר היום: הגדלת מספר חברי ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לחוק מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. בדיון הקודם על הקמה הוועדה החלטנו שהוועדה תמנה חמישה חברים. כרגע אני מבקש להרחיב אותה לשבעה חברים - ארבעה חברי כנסת מהקואליציה, שלושה חברי כנסת מהאופוזיציה. בראש הוועדה יעמוד ולדימיר בליאק. החברים מהקואליציה הם: נירה שפק, ג'ידא רינאוי זועבי, ניר אורבך, ומהאופוזיציה: עופר כסיף, משה גפני וינון אזולאי. אני מבקש לאשר את ההרכב. מי בעד? הצבעה אושר. הרכב הוועדה אושר. הישיבה ננעלה בשעה 11:05.